אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אדוני היושב ראש, נמצאים כאן ילדים מגוף שנקרא חינוך

ילדים מכל רחבי הארץ שמגיעים מדי פעם לכאן וחלק מהילדים שיושבים כאן מצטרפים לחברי הכנסת

בסדר. הם לא הכריזו על מצב חירום ומלחמה. אנחנו עוד לא יודעים. זה נמשך כבר חצי שנה. מפסח. אני אדבר אתם. אנחנו עוברים

יותר טוב שאני אחמיא לה.

תגיד גם על דעתי. ישבנו אתה אתמול. הייתה ניכרת הבנת השטח והתכנסות לרציונל של מצד אחד לשמור על הדברים כמו שצריך וכמובן לא לוותר במה שצריך, ומצד שני ההכרה הייתה ניכרת אצלה ולכן תודתי ותודתנו על כך.

לא כתוב שהוא צריך לכל אחד להראות את מצבו הכספי. כתוב.

לא צריך להראות שהוא צריך להראות. כתוב ש"לא יעשה נותן

יש לך את פסקאות (1) עד (6). זהות הנותן,

אני באמת שואל.

יש כאן ציבור גדול.

יש בזה הרבה הומור אבל יש בזה גם רצינות. אתם לא מצליחים להתנתק מהעניין של מה שאנחנו עוסקים בו. אתה כותב כאן כמה עמודים על שמירה או אם מישהו עובר בעניין של הלקוחות, ואני בעד זה. אני לא אומר שלא צריך.

אבל ברגע שאנחנו רואים שיש פרסומות בגמ"חים,

אל תטעו בפרסומות.

מדבר על סמכויות המפקח לדרוש עובדות וראיות.

פרסומת העלולה להטעות לקוח בישראל אחת היא,

ו-(3) יורדת. אם יתברר שיש בעיה וצריך להוסיף את זה,

זאת לא פרסומת אבל הוא אומר.

אנחנו הולכים לפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

ממש בית ספר בו הם נחשפים לאקדמיה.

ברוכים הבאים. הילדים האלה הם אורחים שלי היום. מי בעד אישור סעיף 45 כפי שעלה בדיון בוועדה?

אפשר לקצר את זה?

אני מנהל דיונים, אני מגיע לסיכומים,

כמו שהיה בבנקים, הלוואות לצורך נישואי הילד.

היום בבנקים כבר אין. אני רוצה לשאול שאלה. אתה מקריא את (ג) או שנוותר גם עליו?

היה על זה דיון ארוך. עם כל הכבוד, היה על זה דיון ארוך.

לא פספסנו.

אני שואל אותך שאלה ותעני לי מקצועית. לדעתי זה

לא דיברו על האפוטרופוס. נאה דורש, נאה מקיים.

אתה בעצם בא ואומר מלכתחילה תבחנו את השאלה העקרונית שנדונה בדיון ואנחנו באים ואומרים שכתבנו

000 שקלים,

לגבי עסקת אשראי, הפקדה, עד 5,000 שקלים מעל גיל 13. על אף האמור בחוק הכשרות, החלק הראשון הוא לפי חוק הכשרות כי

והוא לא יהיה רשאי

וכן למסור לו עותק ממנו לאחר החתימה.

אבל זה רלוונטי במקרה הזה? שצריך הסכם בכתב?

מה זה נוסח של חוזה? למה צריך את זה?

לציין בחוזה את הפרטים שכתובים בתקנות. אני לא רוצה שישתמע מהסעיף הזה שחייבים לעשות חוזה. הדרך של הגמ"חים היא שטר חוב. לנסח את זה באופן כזה שאם אכן נעשה חוזה,

לא אקבל את זה. לא קיבלתי את זה בדיון הקודם. השר רשאי לקבוע תקנות בדברים האלה ו התקנות האלה, שם יהיה הבירור

זה בסדר אבל שיגידו לו מלכתחילה.

אנחנו לא לוקחים 333 שקלים.

אין בעיה עם הסעיף.

גמ"ח הוא לא בנק. מישהו בא והוא מחזיר באותו

נותן הלוואות בלי ריבית ועכשיו הוא נכנס לחוק. תגידו, מאיפה באתם? איך יכול להיות דבר כזה? אנחנו מדברים על אנשים שמביאים כסף מהבית, עושים פיקדונות ותרומות ונותנים הלוואות בלי ריבית. זאת אומרת, לפי מה שהסבירו

לבשל ארבסט.

על כל פנים,

הכול נעשה על פי ההלכה. אם יש ויכוח וצריך ללכת לבית דין,

תהיה חזקה שהוא תנאי מקפח אלא אם כן בשעת סכסוך עם הלקוח הם יצליחו להוכיח ראיות. ברירת המחדל תהיה שכולם מסכימים וכולם הולכים. כל העניין הזה מתעורר לא כשיש הסכמה אלא כשיש ויכוח.

כשאני אומר שאני רוצה ללכת לבית דין,

אבל אני אומר שאין בעיה,

אין לי מה לעשות ואני צריך ללכת לערער.

לא מנענו ממנו. לא השתקנו אותו. אמרנו שזה בית הדין אליו נלך כי אנחנו כמוסד סוציאלי לא נרוץ

אין לה בעיה שתכתוב שזה לפי דין תורה.

תסתכל על סעיף 54, המפקח לא יברר תלונה בעניין שהחל בו בית דין,

אדם שלא מוכן ללכת לפי דין תורה, מבחינתי הוא לא ישר ואני לא רוצה להלוות לו כסף ויהיו מקרים שלא נלווה כסף. אני לא נכנסת לשיקולים שלכם.

עסקה והוא בעצם חותר תחת כל התכליות של חוק

שלא יקום אחר כך מישהו ויאמר שציבורית זה לא בסדר. מספיק לי החוק עצמו שהוא בעייתי ואני לא רוצה שיהיה כאן איזשהו מוסד שהוא לא יהיה על פי דין

ניסוח יפה. אם אני הייתי רשות שוק ההון, הייתי מסכים. את יכולה להסביר? כן.

הם אומרים שהדרך הראשית שלהם משטר חוב. אנחנו אומרים להם, להניח את דעתם,

גם באישור ועדת כספים, הרי אנחנו עכשיו כאן, אז בואו נקבע מה יהיה השר ומה המפקח. לשם מה אנחנו צריכים לבוא עוד פעם בעוד תהליך?

שאתם עצמכם לא ידעתם לומר מה אתם צריכים. למה לא ידענו?

שני סעיפים.

שאלנו את יואב מה הוא יבקש והוא אמר שתלוי.

הוא לא יהיה בדיון מי יודע מה. יהיו צעקות לגבי דין תורה. זה יהיה כי זו שאלה שלא נוגעת כל כך לגמ"חים אלא לנושא האידיאולוגי. עם כל

אני מרגיש שאני נמצא בצינוק.

אומרת, בסדר, אני הבנתי את הרעיון ולכן לא הקראנו את זה כי אני לא אוהב את זה. אני רוצה לשאול אתכם האם תסכימו

כתוב שכשם שקיבל שכר על הדרישה,

אדוני, אלה הוראות מאוד מאוד משמעותיות. לא אמרתי שלא. מאוד משמעותיות שעושים אותן בחקיקה

היושב ראש מבקש מאתנו לחשוב, אז אנחנו נחשוב.

חיובית.

נחשוב על זה.

אני

אפשרי, זה תלוי בהצבעה של ועדת הכספים. נכון. אני רוצה לשאול, זה להסמיך את השר לעשות את זה אבל זה לא בפועל, ברגע שתעבור חקיקה, שהסמכויות האלה תהיינה. זה רק להסמיך את השר. זה רק להסמיך את השר. השר יצטרך להתקין את זה

אין בזה הגיון. יש לנו הגדרה של בעל עניין.

המטרה היא להוציא את חברי העמותה שהם לא חברי הוועד. הם רוצים במקום מחזיק אמצעי שליטה, שזה יהיה בעל

לסכומים גבוהים יותר אנחנו לא מתנגדים. מה שטוב אצלכם זה שאתם לא מאבדים את חוש ההומור. נושא משרה, הסכום הבסיסי הוא 5,000 שקלים. גם כאן אני רוצה לומר שעל אף שהשיעורים הם משונים,

תכל על החוק כיחידה אחת ואז הם מוכנים לתת הוראת מעבר של כמה שנים.

אפשר לומר שבעוד חמש שנים החוק הזה יתחיל? אני לא יודע. את שואלת אם אפשר כן, אפשר.

נדמה לי ש-70 שנים לא היה בכלל חוק. את מדברת על חמש שנים אבל 70 שנים לא היה

לא הקראנו אותם כי היושב ראש התייאש מהאורך. אבל לפני כן, ב-(א),

גם בו יש תיקון שהוא שינוי של הסכומים. השינוי הראשון של הסכום הוא 12.5 אחוזים מהסכום המקורי. השינוי השני הוא סדר גודל של

עכשיו אני צריכה שבאמת תסביר לי כי מילא אם באמת היינו בוויכוחים על השולחן, אבל אפילו על השולחן אתם באתם עם ההצעה הזאת

הוצאתי אותו כי יש לו אינטרס לחייב מישהו ואני הועלתי בזה

עשיתי גם יותר צדק. אין דבר כזה שזה מתאזן.

להוא עשיתי רע. מי

להציג את זה בתוך כל מסמך.

את הרישיון. נכון.

מי שפעל בניגוד לתנאים שנקבעו בהיתר שקיבל לפי הוראות סעיף 26. מחזיק אמצעי שליטה בגמ"ח מכוח העברה על פי דין שלא מילא אחר הוראת המפקח שניתנה לפי סעיף 29(ב) או (ג). לימור, כאן צריך לבדוק את ההתאמה לגבי העברה על פי דין.

גמ"ח שלא מינה מנהל כללי, בניגוד להוראות סעיף 33א. זה

יצטרכו לעשות את ההתאמות לפי ההחלטה שתתקבל בנושא. ההחלטה היא שאין מנכ"ל. יש רק בגמ"ח המרכזי. גמ"ח שלא מינה

גם פסקה (28) רוכלות - ירדה. אמרו הגמ"חים שלעתים הם בבתי ספר או במקומות אחרים, נדמה לי,

לא חוזרים לזה. זה ירד.

לבתי ספר ונותנים שם הרצאות?

על פניו,

אם מדובר בעובד שעומד בהגדרה של פסקה (1) או שלא עומד בהגדרה, אפשר להטיל עליו עיצום אבל באה פסקה (2)

שיש לו הגנה אם הוא עבד לפי נהלים